בוקר טוב. הדיון הראשון הבוקר יעסוק בנושא שמונח על השולחן הלאומי, אם תרצו, כמעט מראשית משבר

ומצבו והשימוש בו ממש לא ברורים לוועדה, ולמען האמת אני לא רוצה להקדים את עניין מבקר המדינה גם למבקר המדינה עד שאנחנו מדברים עכשיו, וזה נושא הבדיקות

אין ברירה. זה הפתרון היחיד לעצור שרשראות הדבקה. זה שיש לך תוצאה סרולוגית חיובית, כמו שאמרתי, היא לא פוטרת אותך מכל הכללים האלה. אנחנו בהחלט רחוקים מחסינות עדר, וגם אם נתקרב לחסינות עדר, אנחנו לא יודעים, כמו שאמרת קודם לכן, מי שיש לו הגנה חיסונית, לכמה זמן היא נמשכת, עד כמה היא אפקטיבית. והמשמעות של זה היא שגם אילו נגיע בעוד שנה, שנתיים,

ל-60%-70% prevalence, שיעור הימצאות חיובי, זה עדיין לא אומר שזה משחרר את המשק לחלוטין ושאפשר לחזור ללא בעיה לשגרה ולהמשיך להסתובב בקניונים ללא מסכות, להתחבק ולהתנשק. זה משהו שלצערנו כרגע לא נראה באופק הקרוב. הוא עוד יקרה,

יהיו דברים אחרים שייתנו לזה מענים מזוויות אחרות, מכיוונים אחרים. הסרולוגיה לא תיתן לזה מענה.

אנחנו נדע בהחלט להגיד לאנשים שהם פטורים מבידודים, עם הזמן יותר ויותר אנשים נוכל לפטור אותם מהבידוד.

אנחנו רחוקים מאוד מאוד מחסינות עדר, גם אנחנו וגם מדינות שחוו את המחולה בצורה הרבה הרבה הרבה יותר קשה מאשר ישראל, כולל איטליה, כולל ספרד, כולל ניו-יורק, כולל הודו וכולל כל מיני מקומות רחוקים מאוד מאדו מחסינות עדר. אני ממש - - - כשהוציאו את זה מהלקסיקון שלנו. זה לא יקרה גם אחרי הגל השני, כנראה גם לא אחרי השלישי.

אתה גורם לי להצטער שבכלל השתמשתי בביטוי מסיבה פשוטה אני לא אומר את זה בציניות מפני שאף אחד לא התכוון,

ואני לא מניח שיש מישהו שמתכוון שהמשמעות היא שאפשר ללכת בלי מסכה, או לא לשמור על ריחוק, או לא לשמור על היגיינה. זה דבר שילווה אותנו הרבה מאוד שנים. אני מדבר על חיים עם הקורונה ולא איזה הנחה שנפטרנו ממנה. זה אני חושב ברור היום לכל אזרח בישראל. אני אשאל לסיום. אני מבין שיש בעיות מחשוביות ואחרות. האם אתה יכול לנקוב בסוג של תאריך, איזה סוג של מסגרת זמן שבה בדיקות סרולוגיות יהפכו להיות חלק אינטגרלי מהתהליך, כדי בסופו של דבר לאבחן כמה שיותר אנשים שנחשפו והיו חולים א-סימפטומטים ולפטור אותם מבידוד? האם אפשר להגיד שזה בטווח של שבועות, בטווח של חודשים? איפה אנחנו עומדים עם הדבר הזה? אז כמו שאמרתי, אנחנו כבר בתוך התהליך הזה.

אנחנו בהחלט עושים סקרים ברמה של עשרות אלפי אנשים. כלומר, זה לא משהו שאפשר לבטל כלאחר יד. עשיתם סקר אחד מיולי. נכון שעוד לא הגענו לסקלה של מיליונים, אבל אני בהחלט מעריך שבטווח של משהו כמו חודש וחצי-חודשיים נוכל לפתוח את הבדיקות האלה לעוד ועוד קהלים. אנחנו מתעדים לפתוח את הבדיקות האלה גם לעובדים חיוניים במשק. כמו שאמרתי, בשיתוף עם משרד הכלכלה, אנחנו רוצים לבדוק את כל עובדי מערכת הבריאות ויותר מפעם אחת, מה שנקרא ב"מחקרי עוקבה", לבדוק אותם אחת לשלושה-ארבעה חודשים, כדי לבדוק את קצב ההשתנות למעשה של ה-prevalence, של שיעור ההימצאות. אני מניח שבטווח של חודשיים, לשאלתך, נוכל להתחיל לפתוח את הבדיקות האלה בצורה יותר רחבה גם לציבור הרחב, ומשם ואילך זה כמובן תלוי בהיענות של הציבור, במשמעות שתהיה עד אז לבדיקות, ביכולת לפרוס מערכים לוגיסטיים של הבדיקות האלה. עד אז אני בהחלט צופה שאפילו המערכת הממוחשבת כבר תהיה ערוכה לדבר הזה. ד"ר רייכר, תודה רבה בשלב הזה.

אני מבקש להעלות את אל"מ אלי בוקובזה, מפקד מכלול בדיקות בפקע"ר אם הוא נמצא. אם לא, מישהו מהאחרים שנמצא ממשרד הביטחון וצה"ל. אל"מ מנדלוביץ',

אני מניח שאתה במפקדת אלון. איפה מפקדת אלון אל מול נושא הבדיקות סרולוגיות? שלום, אני

הבדיקות במפקדת אלון. מתוקף תפקידי אני אחראי על כל נושא הבדיקות בהיבטים של היקף הבדיקות, היכולות של הבדיקות במעבדות, טכנולוגיות חדשות וכו'. אני חייב לומר שבנושא הבדיקות הסרולוגיות פיקוד העורף - - - איך שנהיית מעניין נקטעת. אתה חייב לומר שבנושא הבדיקות הסרולוגיות מה? עדיף שלא תשמע את ההמשך. אמרתי שפיקוד העורף לא היה מעורב בכלל בנושא הבדיקות הסרולוגיות. בכלל לא? אתם הרי מערך החקירות האפידמיולוגיות, קטיעת שרשרת ההדבקה. זה נכון שאתם לא עוסקים במי ייכנס לבידוד ואיך, אבל במסגרת הזאת אתם נוגעים במעבדות, אתם מייצרים את בסיס המידע עם מי אדם שהוא חולה היה בקשר. מה קורה עם כל זה בהקשר של הבדיקות הסרולוגיות? זה נוסע לאנשהו? אתה יודע על זה משהו? לא. אני יודע על כל שאר הבדיקות, סוגי הבדיקות והטכנולוגיות החדשות. ואני מדגיש, בנושא הבדיקות הסרולוגיות, פיקוד העורף לא היה מעורב ולא התעסק בו. כשפיקוד העורף נכנס לתמונה, שזה היה סביב ה-15 בספטמבר, למעשה קצת ירדו מהנושא הזה, נגמר המבצע הגדול שבוצע בקופות החולים, ובהיבט הזה לא היינו מעורבים. דבר אחרון. דובר פה על הממשק המחשובי. הממשק המחשובי הוא הרי מקצה לקצה. הוא מרגע שאדם אובחן, ואנחנו צריכים לדעת מה קורה איתו, מה קורה עם הבדיקות שלו וכן הלאה. אם הדבר הזה נקטע אצלכם ולא מגיע גם למי שאמור להתעסק בבדיקות הסרולוגיות, אז שם זה יישאר, כשאנחנו שומעים ששם הבעיה המחשובית היא לכאורה זאת שעוצרת. האם יש איזה דיבור על זה? האם יש משהו בתחום הזה שאתה מכיר? כשהיית אצלנו בביקור לפני כחודש הצגנו לך את הנושא המחשובי, באמת בעזרתם של 8200, ואני חייב לומר שיש התקדמות מאוד מאוד גדולה בנושא הזה. אני חושב שהיום אנחנו מקושרים לכל המערכות, לקופות החולים, למשרד הבריאות, אין לנו פערים כיום בתחום המחשובי, הכול מגיע מייד, כל תוצאת בדיקה מגיעה מייד למרכז החקירות האפידמיולוגיות. ואני חוזר ומדגיש, בנושא הבדיקות הסרולוגיות לא עסקנו. אני לא מכיר איזה ממשק מחשובי שיש היום בינינו לבין הנושא הזה. זה אומר למשל שאם יטילו את זה עליך, אם יגידו לך שאתה למשל שולח לקופות החולים רשימה של מגעים שהיו לבן אדם, ואם תהיה רוטינה שמתוך המגעים האלה X אנשים הולכים לבדיקה סרולוגית ויוצאת להם תשובה אני מבין מאוד קטן במערכות מחשוביות באופן עקרוני הדאטה-בייס הזה כבר נמצא, רק יצטרכו להוסיף שהבן אדם גם עבר בדיקה סרולוגית ואת התוצאה שלה.

אתה צודק. מהניסיון שלי מדובר על פתיחת שדות מסוימים, זה תהליך שקל לעשות. אני מודה לך. מהמטה לביטחון לאומי, שי גלעד. אני מניח ששמעת את הדיון ויש פה כמה דברים שלא מתחברים, שנראה לי בדיוק התחום שלכם לחבר.

הסוגיה למה אנחנו לא מכניסים היום בדיקות סרולוגיות שנמצאות תחת היד שלנו? אם הן מסוגלות לפטור אלפי אנשים ביום מבידוד, כשמקבלים את התוצאה בתוך יום, למה זה לא נכנס לתוך המתודולוגיה של מערך הבדיקות? ודבר שני, הנושא המחשובי. בסוף, כמו שעלה בשיחה עם אל"מ מנדלוביץ', התשתית המחשובית כבר קיימת. כל מה שאנחנו צריכים זה כמו שהוא אמר, לפתוח שדות חדשים ולהכניס את הנושא הסרולוגי פנימה. גם פה, בדומה לפיקוד העורף דומה וטיפה שונה המטה לביטחון לאומי נכנס פחות או יותר לבדיקה או להסתכלות על הנושא של הבדיקות הסרולוגיות כחלק מאסטרטגיית יציאה באזור אפריל-מאי. שם פחות או יותר הבנו שהנושא הזה איננו בשל. כמו שאתה רואה גם עכשיו מהתשובות של משרד הבריאות, הוא עוד לא בשל כדי להוות, לא חלק מקטיעת שרשרת ההדבקה, אלא חלק מאותה פתיחה או שחרור של המשק,

בין אם בצורה גורפת ומתן תעודות החלמה או משהו בסגנון הזה. בגל השני כחלק מאסטרטגיה היציאה לא עסקנו בזה יותר. אתה נותן לי תשובה מאפריל-מאי. אני אגיד את זה בצורה מדויקת: לא עסקנו בחזרה בניסיון לבדוק האם, ואם כן למה לא, מקודם נושא הבדיקות הסרולוגיות באסטרטגיית היציאה של מדינת ישראל. היית מסכים איתי, לפי מה ששמענו, שהגיע הזמן לעסוק בזה? אני מסכים איתך במאה אחוז, ואכן אנחנו נשתמש בישיבה הזאת כ - - - גם במטה לביטחון לאומי. אני לא יכול לבקש יותר מזה. אנחנו הרי מכירים לא מהיום, ואתה מסכים איתי שמה שאנחנו שומעים זה כשל בחיבור השרשרת. כמו שאמרתי, במספרי החולים של היום, אנחנו יכולים חלק גדול מהאנשים שאנחנו מכניסים לבידוד לפטור מבידוד בבדיקה שיוצאת בתוך יום והיא נמצאת לנו מתחת היד. אני מסכים במאה אחוז, וכמו שאמרתי, ניכנס לזה גם בהיבטים של המטה לביטחון לאומי. תודה רבה. אני מבקש להעלות את דניאל פדון ממשרד האוצר, רפרנט בריאות באגף התקציבים. יש לי שאלה צופה פני עתיד, כי בסוף יוצא שהוועדה לצורך העניין מנסה לקשור כל מיני קצוות שלא נקשרו, לא כל כך ברור למה. האם משרד האוצר תקציבית יכסה את סוגיית הבדיקות הסרולוגיות אם וכאשר יחליטו להשתמש בהן ככלי המוני? נכון שיש לנו כבר 2.4 מיליון, וייקח הרבה זמן עד שנשתמש בהן, אבל אם זה יהפוך להיות כלי לשחרור אנשים מבידוד, האם משרד האוצר יכסה את זה? קודם כול, עוד מהרכש הראשון של הבדיקות אנחנו מחכים להבין מה בדיוק יהיה השימוש בהן, איך הוא יתבצע וכמה יתבצע. שמחתי היום לשמוע בצורה קצת יותר מפורשת ממשרד הבריאות מה הוא מתכוון לעשות עם זה. ככל שזה יהיה כלי שמשרד הבריאות יכיר בו כדי לשחרר מבידודים ויעלה את הצורך בעוד בדיקות, אז כמו כל יתר הצרכים שאושרו במסגרת ה-16.6 מיליארד שקל, שניתנו למשרד הבריאות להתמודדות עם הקורונה, זה יישקל באותו מנגנון ובאותו אופן. אם אתה מדבר על 16.6 מיליארד, אנחנו מדברים על פחות מאחוז.

לא בא אליכם בטענות, כי עד עכשיו לא הייתה דרישה, אבל אתם גם תשימו על השולחן שאתם מוכנים להקדיש כל סכום שיידרש בפרמטרים האלה הרי העלות של הבידוד למשק, לא רק סגר, הבידוד האינדיבידואלי של כל כך הרבה אנשים היא גדולה פי כמה וכמה. שוב, בשעה של תקציב המשכי אני לא מוסמך לאשר בפני עצמי. יש ועדת חריגים לענייני קורונה, שמאשרת כל הוצאה והוצאה. אבל בהחלט נשקול את הדבר הזה בחיוב אל מול המקורות הקיימים, אם אכן זה יוצג כדרישה. מאז ה-2.4 מיליון בדיקות שרכשנו, לא קיבלנו בקשות נוספות בנושא וגם לא קיבלנו תוכנית מפורטת שמסבירה איך הם ינוצלו ומה העלויות של הניצול. כלומר, חוץ מהסקר בבני ברק, שבשבילו נתנו עוד תקציב כדי לבצע, לא קיבלנו אפילו דרישה לביצוע יתר הבדיקות. סתם מסקרנות. מי עומד היום בהיבט האוצרי בראש ועדת החריגים לענייני קורונה, בהיעדר חשב כללי? הגב' מירב קדם, סגנית בכירה לחשב הכללי. תודה.

מצד אחד, אני מקווה, זה אולי מהדיונים היותר יעילים כי אולי עוררנו את המערכת, מצד שני מהדיונים היותר מתסכלים. במובן הזה צריך להגיד תודה למבקר המדינה שנגע בנושא הזה. אני חושב שגם לכם ברור מה צריך לעשות עם זה הלאה. מכל הסיפורים שעסקתי בהם ומאות הדיונים שעשיתי כיושב-ראש ועדת הקורונה וכיושב-ראש הוועדה הזאת זה באמת מהאבסורדים. יש לנו כלי תחת היד, שהמשמעות שלו היא עצומה. דווקא לא כמו שאמר ד"ר רייכר, כדי לפטור אנשים או לפטור את הציבור מאלמנטים כמו מסכה או היגיינה וכו', אלא דווקא לחיים בנוכחות קורונה. אנחנו יודעים שעם כל האופטימיות לגבי החיסונים וכן הלאה, זה לפחות חצי שנה,

שאנחנו עומדים לחיות עם הקורונה, וכל אדם או קבוצת אנשים שאנחנו משחררים מבידוד, כל דבר שאנחנו יודעים על המחלה, עוזר לנו ומונע נזק בהרבה מאוד מיליארדים. ופה יש כלי שכל הדברים בו קיימים, יש תשובה בתוך יום. התשובה, אמר את זה ד"ר רייכר בזהירות, אבל התשובה לדעת משרד הבריאות, טובה לחמישה-שישה חודשים בשביל להגיד שבן אדם הוא לא מידבק, בשביל לשחרר מוקדם מבידוד, כדי לשנות דפוסי התנהגות, ולא ברור למה לא עוסקים בזה.

שהוא המתכלל של זה עבור הדרג המדיני, בא ואומר שמאפריל-מאי הוא בכלל לא נגע בזה. אומרים לנו שזה בעיות מחשוביות, אז אנחנו הולכים לבדוק, והבעיות המחשוביות, עד כמה שאני מבין, הן לא קיימות באמת. אם המערכת של אלון עובדת בשביל בדיקות PCR, אין שום סיבה שהיא לא תעבוד בשביל בדיקות סרולוגיות, זה בסוף אותן מעבדות, אותם אנשים, אותן קופות חולים, והכלי הזה לא משמש. הצפנו את הנושא הזה היום, כשלצערי הוא גם לא בדיון ציבורי, הוא איכשהו חמק גם ממנו. אנחנו מציפים אותו היום ונמשיך לעקוב אחריו, גם המבקר. זה יכול להיות אולי הדבר הכי חשוב שיוצא מהדיונים האלה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:58.